שלום לכולכם. אנחנו פותחים את הישיבה. נדון היום בסעיפים 1 ו-2 בחוק רכבת תחתית (מטרו), ובהמשך נגלוש לפרק ד': תיאום תשתיות, וכל זאת בתקווה שנתקדם היום. אני מבקשת מהאוצר להתחיל לקרוא את כל סעיף 1, ואחר כך נפתח את זה לסבב. מירב ליבנה, הלשכה